אנחנו פותחים את הישיבה של הוועדה לביטחון פנים.

1. הצעת צו לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשפ"ב- 2021. 2. הצעת צו לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (שינוי התוספת הראשונה לחוק) (מס' 2), התשפ"ב- 2022. יציג מהמשרד לביטחון פנים, ליאור